שלום רב, היום יום שלישי, ב' בחשוון התשפ"א, 20 באוקטובר 2020. אני שמחה לפתוח את הדיון של ועדת המשנה לנערות וצעירות בסיכון. יש בפנינו שני

אני ממש מבקשת ממך, אני מבינה שאת אחראית על אגף ואני מבינה שאת צריכה לייצג עמדה, אבל חשובה מאוד השקיפות, חשובה מאוד הבהירות של הנושא ואיפה צריך

תשתפי איתנו פעולה.

למשל אם ניקח נערה שצריכה להיות במעון נעול ונשים אותה במסגרת לא נעולה שיש בה מקום היא תברח משם.

בדיון הקודם העברנו את המתווה שהושג עם האוצר.

אנחנו עובדים על הקמה של מסגרת של מעון נעול לתחלואה כפולה, בהקשר לדברים שאת שאלת, גברתי יושבת-הראש.

מי שיכול לפתוח מעון ממשלתי במדינת ישראל זה המדינה, לא במיקור חוץ

הוא נמצא שם בשנתיים האחרונות, אבל את מדברת על משהו קטן ומינורי, כשאני מדברת איתך על בעיה גדולה, כי את מנהלת את העסק הזה. אחר כך, מצד שני, את אומרת: האוצר. יש מעונות פרטיים טובים שאפשר להעביר לשם את הנערות.

משנות השישים מדינת ישראל לא פתחה מעון נעול, למרות הגידול באוכלוסייה, למרות הצרכים.

אני מאוד אוהבת כאשר נציגת משרד אומרת: "מדינת ישראל לא

שנוכל לצאת עם בשורה. אבקש תשובה ממינהל התשתיות והבינוי,

ואתם תקבלו לוחות זמנים מדויקים לגבי ההתקדמות בהסבה של המסגרת הזאת לטובת מעון נעול

עכשיו הייתה לנו נערה שסיימה בגיל 19.5, היא הייתה פה בצו פלילי,

הפתרון מוצע לכולן.

אצל הנערות הללו, שיש להן רקע כל כך קשה ונמצאות במצב נפשי, גופני,

גיל 18 משול לגיל 11 אצל נערות בנות גילן במצב

לעסוק בנושא הזה כי אני חושבת שלפני שיגיעו לישיבה הבאה של ועדת המשנה, שתדון בזנות, ננסה לגרום לכך שכמה שפחות נערות יגיעו

גברתי, אני יודעת. יש לי שני ילדים קטנים בבית, עם השגחה צמודה למדי, ואני רואה מה המצב הזה עושה להם.

אני בטוחה, וגם אני רואה בעבודה, אני לא צריכה להסתכל רחוק. כמות העבודה שלנו והפניות עולות כל הזמן.

לא מתאימים להפעלה של מסגרות רווחה לנערים ונערות וצעירים וצעירות בסיכון? האם יש איזו חשיבה על כך שאם כבר עשו את הדרך והשקיעו מחשבה והבינו את הצורך והוציאו מכרז אז צריך להבין למה לא ניגשו אליו העמותות

היא מקבלת טיפול להתמכרות שלה או מקבלת טיפול מסוג אחר? אלה שאלות שצריך לחשוב האם הצרכים הטיפוליים של הנערות מקבלים מענים. שני הנושאים

מה היא קיבלה, האם היא נפלטה מן המסגרות, מה פריצת הדרך שתהיה

מה קורה עם הנערות שעזבו כשסגרתם?

אני יודעת מה איתן לא פשוט להן בכלל, והן לא נמצאות במקומות שמקדמים אותן בחוויה האישית שלהן. להשתמש בכותרת הגדולה מאוד של תחלואה

כשאת נפגעת מינית אגב, גם לא צריך להיות נוער בסיכון כדי להשתמש בסמים היום, אבל

עם ההקצבה של 40 מיליון שקל,

זה משנת 2018. בואו נחשוב על עצמנו, מה קרה לנו מ-2018, איזה שינויים עברנו. עכשיו תחשבי מה קרה עם הנערות האלה מ-2018. אז אני רוצה לדעת מה עושים היום. יש לכם כסף במערכת,

האם יש בעיה עם מכרז מסוים? וגם מה הוא המכרז? כל פעם אומרים שמכרז נפתח ואין ניגשים, או שהוא נכשל או נסגר. כל

בנוסף לכך, הייתי מצפה לראות כי יש צורך פתיחת הוסטל חדש באזור ירושלים. אני מבין שהמכרז תקוע מזה זמן רב.

אמרתי ואני חוזר ואומר, אני אומר את זה מעל כל במה: לא ארפה מזה. אנחנו צריכים

עם זאת צריך להבין שהמציאות, בטח בנוגע לבריחות של נערות, היא תמיד הרבה יותר מורכבת מאיך שהיא משתקפת. הייתי שמח לבוא ולדבר ולהרחיב בנושא, על

הבעיה חמורה מאוד אבל הפתרונות דלים ולא מספקים.

אנעל את הדיון. לקראת הדיון הבא אנחנו דורשים לקבל את כל התשובות כדי להמשיך. וכמובן שנערוך